אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים של הכנסת. על סדר-היום: בחירת יושב ראש לוועדת הכספים בהתאם להוראות סעיף 106(א)(1) לתקנון הכנסת. הוועדה תבחר יושב-ראש מבין חבריה לפי המלצת ועדת הכנסת. הוועדה המסדרת החליטה להמליץ בפני ועדת הכספים לבחור בחבר הכנסת משה גפני כיושב-ראש הוועדה. הרב גפני, אני מבין שזה כבר טקס קבוע. בפעם האחרונה שמינו אותך להיות יושב-ראש הוועדה היה מחר לפני חמש שנים - ב-1 ביוני 2015. גפני הוא תל-אביבי, ויש לו עבר בשלטון המקומי, והוא מוותיקי חברי הכנסת. נראה לי שכל זה, אין ספק שצריך לבחור אותו להיות יושב-ראש ועדת הכספים, אחת הוועדות החשובות של הכנסת, אז הייתי מעלה את זה להצבעה. מי בעד בחירתו של הרב גפני ליושב-ראש ועדת הכספים ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה בעד פה אחד ההצעה אושרה.

הרב גפני, בבקשה, תחזור למקומך הטבעי. תודה רבה על הבחירה. אני מודה לכולם, מודה לך, אדוני יושב-ראש ועדת הכנסת. אני מבקש מיושב-ראש הכנסת לומר את דברו, בבקשה. צהריים טובים לכולם. מי אמר שאין יציבות במערכת הפוליטית? אבל צריך לומר עברנו לא מעט כדי לחזור ולראות את חבר הכנסת גפני איתן, אמרת נכון יושב במקומו הטבעי. אז קודם כל, ברכות. אני חושב שמעבר להרבה מאוד דברים, יש חשיבות עצומה בזה שאתה עומד בראש הוועדה הזאת בתקופה הכל כך קשה ומורכבת

אני חושב שבכלל, כל חברי ועדת הכספים, שיש עליהם אחריות גדולה מאוד באופן רגיל, מה שמונח על כתפיכם בתקופה הקרובה, הוא חריג. אנחנו הולכים לתקופה מאוד מורכבת, גם עם תקציב מדינה, גם עם הרבה מאוד צעדים אחרים, רובם מאוד לא פשוטים, ואני חושב שבמובן הזה העובדה שהוועדה תונהג על-ידי אחד האנשים הכי מנוסים שיש בבניין הזה, ואם מותר לומר, גם אחד האנשים שרוחשים להם הכי הרבה כבוד ומכבדים את דעתם, שהיא מאז ומתמיד,

העמדות שהצגת והאופן את הוועדה תמיד היו בראייה רחבה, אף פעם לא היו בראייה צרה. הם תמיד היו מתוך הבנה עמוקה של החומר ושל הצרכים ושל התמונה הכוללת. בימים המורכבים האלה הדברים האלה נחוצים לנו אפילו יותר מאשר בימים רגילים. לכן אני מברך אותך. אני יודע שהמשימה שעומדת בפניך היא באמת לא קלה,

שתוביל את הוועדה הזאת בצורה הכי טובה שאפשר להעלות על הדעת. אני מאחל לך הצלחה גדולה וגם בשעה טובה.

אדוני יושב-ראש הכנסת. רבותיי חברי הכנסת, המילה "נרגש" גדולה מדי בכל אופן, עברתי כמה פעמים את התהליך הזה והוא היה תמיד מרגש, וגם עכשיו הוא מרגש. אדוני יושב-ראש גם יושב-ראש ועדת הכנסת - אני מבקש לומר אנחנו מגיעים לתקופה שאני לא זוכר כמוה. עוד לפני שהתחיל הסיפור והנגיף של הקורונה, היה פה מצב מאוד קשה. כבר אז אמרתי לחבריי: זה שנכנסנו לגירעון גדול, זה שמדינה נורמלית, מטפלת בגירעון ברפורמות, בחקיקה, בדברים שפותרים את הבעיה. משק כמו במדינת ישראל אפשר לטפל בו, אבל במקום לטפל בו הלכנו לשלוש מערכות בחירות, שהיה דבר שאי-אפשר להבין אותו - איך מדינה מתוקנת, מסודרת, תרבותית, הולכת לדבר כזה בשעה שיש כזה גירעון גדול.

קיבלנו עונש כזה, שעל מי עשה השם כך על הארץ הזאת וחרי האף הגדול הזה,

שזה נגיף עולמי, אבל בישראל זה נעשה יותר במתינות, ואנו מתפללים ומודים לקב"ה על המצב פה, אבל הוא מאוד קשה. גם אתו צריך להתמודד ויהיה מאוד קשה. ועדת הכספים נמצאת בצומת שבין הממשלה לציבור לכנסת, והיא תצטרך להתמודד עם הבעיות האלה. אני יודע שהחיים של חברי הוועדה ושל יושב-ראש הוועדה יהיו חיים קשים מאד, כי חלק גדול נצטרך לקצץ וחלק גדול לא נסכים, שהממשלה תעשה דברים ושאנחנו לא נפקח עליהם. עומד פה על השולחן חוק יסוד: משק המדינה נצטרך להתמודד עם החוק הזה. זה חוק ראשון שמביא שר האוצר החדש. יש להתחשב בכך. מצד שני, אני שומע שבממשלה לא קיבלו החלטה לגבי העברה של חצי מיליארד שקל למעסיקים, למפעלים, ומבחינתנו זה דבר חיוני ממדרגה ראשונה. אני תומך בכך שיש לעודד עובדים שיחזרו לעבודה ולתגמל אותם. זה בסדר גמור, אני תומך בעיקרון הזה, אבל במשרד האוצר חייבים לדעת אם היה נבחר מישהו אחר, אני לא יודע לדבר בשמו,

מאותו רגע שאני נבחרתי, הוועדה תצטרך לדעת הכול לאן הולך הכסף, תצטרך לדעת את הרשימה, לפי איזה קריטריון מעבירים את זה, ולמה לא מעבירים למעסיקים עצמם. הרי יש כאלה שלא פיטרו עובדים. יש לתעשיינים טענה לא פשוטה, ונצטרך להתמודד אתה. אני כבר רואה את הקושי. אמרתי זה שר אוצר חדש, אני נותן לו את כל הקרדיט, שיעשה מה שצריך, נוצר מצב חדש וצריך לעזור לו בעניין. אנחנו במצב לא פשוט. אני מבקש להודות לעודד פורר, יושב-ראש ועדת הכספים הזמנית. לצערי הוא לא כאן. הוא לא יכול היה להגיע היום.

מודה לו על זה שכאשר הוא נבחר להיות יושב-ראש ועדת הכספים הזמנית, עוזריי ואני התחלנו לארוז בחדר. האנשים בבית הזה בחדשים במיוחד לא יודעים שהבניין עגול, וצריך להתרגל לכל מצב. אנחנו יודעים להתרגל, ומהר התחלנו לארוז דברים כדי לא להפריע לו. הוא בא אליי ואמר: חבר הכנסת גפני, אל תארוז את הדברים - אתה נשאר בחדר. מבלי לדעת מה יהיה. זה עוד היה בהתחלה, כשכולם חשבו: יכולה להיות ממשלה זו,

ייאמר לזכותו. אני משבח אותו על כך. אני מקווה שאין עיתונאים שלא יספרו לבוס שלו שזה מה שהוא עשה לי. הוא באמת התנהג כמו בן אדם הגיוני. זה חשוב. כמובן, בזמן שלא הייתי כאן היועצת המשפטית של הוועדה נהייתה ממלאת מקום יועצת משפטית של הכנסת. אני מברך אותך. בכלל הצוות של ועדת הכספים הוא מעולה ממדרגה ראשונה. אני מברך אותך על התפקיד, ומודה לכולם על האמון שנתנו בי. אני בקואליציה, אבל משתדל, כפי שעשיתי עד היום, שכאן בוועדה, היכן שאפשר, לא יהיה קואליציה ואופוזיציה אלא שיהיו דיונים מקצועיים. אני משתדל לעשות זאת בצורה הטובה ביותר, כפי שנהגנו עד היום. הוועדה טובה. גם אם היושב-ראש לפעמים מפשל, החברים מעמידים אותו במקומו. בבקשה.

אני רוצה לדבר כרופא מומחה. פשוט נולדת לתפקיד הזה. האמת היא שאני מכיר את חבר הכנסת גפני שנים רבות, גם בכנסת וגם

כיו"ר הוועדה הוא תמיד גילה אמפתיה לצרכים, לבקשות של האחר, של המוחלשים, ותמיד ידענו לעבוד בשיתוף פעולה, בהבנה ובהקשבה. זה הביא תוצאות טובות. אני רוצה לאחל לך הצלחה בתפקיד בתקופה מאתגרת מאד. אנחנו ערב הצעת חוק משק המדינה וגם לפני תקציב המדינה. זה מחייב מכל חברי הכנסת עבודה דקדקנית, לדעת להיכן מיועד הסיוע הזה.

ניסיון לא כל כך מוצלח בשבועות האחרונים באי הידיעה לגבי הדברים שאושרו. יחד עם חבריי ברשימה המשתפת נמשיך להציג את הצרכים של הציבור שלנו, של הרשויות ושל החברה הערבית, אך גם לעמוד על חשיבות הנושאים האזרחיים הכלל ציבוריים כפי שעשינו כאן תמיד לגבי בעלי צרכים מיוחדים, לגבי מוחלשים, לגבי קצבאות וכדומה. זו אחריות של כולנו. אני גם באותה הזדמנות רוצה לברך את העוזר שלך, שנולדה לו בת, משה. מברוק. מזל טוב. אחרי ארבעה בנים. תודה רבה. חבר הכנסת קרעי. רבותיי יושבי-הראש,

כשאני שומע את דבריך, וראיתי אותך כמה שנים אני נמצא כאן גם לפני כהונתי כחבר כנסת - שאתה עומד בתקיפות להגן על מי שצריך בוועדה הזאת גם מול הכוחות המאוד חזקים במשרד האוצר, אני חושב שיותר משאתה שמח ונרגש לקבל את הפיקדון הזה, הפיקדון הזה שמח

גם אני כחבר ועדה אעמוד לצדך במאבקים האלה, ונעשה את הדברים הנכונים והצודקים לטובת עם ישראל. המון הצלחה. תודה.

יושב-ראש ועדת החוקה. שלום לכולם. ברשות יושב-ראש הכנסת, יושב-ראש הוועדה, יושב-ראש התנועה שלנו, הרב גפני. ביקשתי קודם, כי אנחנו חוזרים לוועדה אצלי, והיושב-ראש יגיע גם. אם יש מישהו שיש קונצנזוס הכי רחב בעולם על הידע, על המקצועיות, על הדרך שבה הוא ניהל את ועדת הכספים במשך שנים, קשות מאות, בתקופת כאלה ואחרות זה הרב גפני. אני שומע את זה מכל קצוות הבית. הייתי מחכה בשקיקה לשמוע את הנאום של מיקי לוי, שלמרות שנמצא במפלגה שרחוקה משלנו, אני חושב שאם יש אנשים שהם חסידים של הרב גפני זה חברי הוועדה שלו, שהיו כאן בתקופות האלה, ראו את הצורה ואת ההיגיון בכל דבר, את השוויוניות לתת לכל אחד לומר את שלו. אנחנו הצעירים וכיום רק ללמוד. נמשיך ללמוד, ואני מאחל לך הרבה הצלחה, כפי שהיה לך קודם.

מרחוק, מקרוב, אבל יש לך אתגר עצום, כי מי כמוני יודע כמה אתה רגיש לבעיות חברתיות לא רק של הציבור שלך, כמה אתה רגיש למפעלים שנסגרו ופתחת אותם כמעט בכוח בתפקידיך משך שנים רבות. זה התפקיד של כולם לעבוד בשביל כולם ואז אתה עובד לכל קבוצה, גם לקבוצה שבחרה אותך באופן אישי. אני מאחל לך הרבה הצלחה. הצלחתך היא הצלחה שלנו, חברי דגל התורה ויהדות התורה. תודה. אורי מקלב. תודה רבה. כפי שנאמר פה, שחבר הכנסת גפני שבר הרבה שיאים, בשהותו ב-31 שנה שנמצא בכנסת הרבה שיאים אישיים כמו מחוקק, ודאי בשלושים השנה האחרונות, המחוקק הוותיק ביותר, גם של שאילתות,

שיא של ותק ושנים רבות שאתה בכנסת. אני לא מדבר על הממשלה. אתה אולי אוחז בשיא של הסירובים להיות בממשלה, על אף ההצעות לשרות, כולל בקדנציה הזאת, כולל בתקופת ממשלת המעבר

חברי ועדת הכספים, השנים זה משהו של מהות, לא משהו טכני. חבר הכנסת גפני רואה את העבודה בכנסת כדבר העיקרי. הוא רואה בה את התפקיד העיקרי, לכאן הוא בא, וכאן הוא נמצא ונותן את כל חייו. אצלנו בדגל התורה זו הבושה לחשוב על תפקיד אחר. עכשיו יש חריג קטן, שזה בהובלה שלך, וצדדיות, ולא קשורות למהות. גם באירוע הנוכחי, אני חושב שאתה חבר הכנסת היחיד, כיושב-ראש ועדה שהוא קדנציה שנייה כולם

ודאי לא קדנציה שנייה ברצף. חבר הכנסת גינזבורג דיבר על כך שהקדנציה האחרונה היתה חמש שנים. גם כשלא היית יושב-ראש פה, הישיבה שלך על היושב-ראש היתה לא פחות מישיבה על הראש. היושב-ראש בתקופת לפיד אני זוכר מה אתה עשית בוועדה כשלא היית יושב-ראש. חלק מהשיא שיש פה, שאתה רוצה בתפקיד הזה. יש רבים שנמצאים בתפקיד כי זה מה שיצא. בממשלה כ-95% מהשרים לא נמצאים בתפקידים שהיו, ואולי לא בתפקידים שרצו. אתה נמצא בתפקיד שאתה רוצה בו. זה לא סתם כי לשם אתה שואף. העבודה בכנסת היא המהות, היא מרכז חייך. מי שמסביבך יודע שאתה חי ונושם את הכנסת, איך לעבוד, איך לייצר ולעשות את העבודה טוב יותר, כי בוויכוח שיש בין ותק לבין חדשנות, יש שאומרים שוותק זה טוב אבל צריך לחדש. בוויכוח הערכי הזה, יש לך גם ותק וגם חדשנות. אנחנו שואלים תמיד: מאיפה האנרגיות, לקום כל בוקר לעבודה ולפני זה כדי לעשות אותה בצורה הכי נמרצת? אז נכון שאנחנו קוראים לזה תופעת

בכישורים הרבים, בתפיסה המהירה, בחדות הלשון, בזיכרון ובכושר הביטוי ובכישורים הפוליטיים הרבים שלנו זה מועיל, הנמרצות והנחרצות, אבל אתה ער וקשוב לכל אוכלוסייה ולכל המגזרים ולכל הסקטורים. אם אנחנו רוצים לאתגר אותך, וכשנגיד לך שיש עוול, פגיעה או אפליה - אתה שומע את זה בסבלנות וזה נותן לך את הכוח להתחדש כל יום בעבודה ולא כמצוות אנשים מלומדה. עוד מילה לגבי חברי הוועדה וצוות הוועדה. לפני חמש שנים היתה שאלה: איזו ועדה אקח? גפני הכריע: קח את ועדת המדע יש שם צוות טוב.

מכבד אותם, יש לך שיתוף פעולה, וזה חלק ממה שיש כאן בוועדת הכספים.

מעמד ועדת הכספים. לנגד עיניך המלחמה מול הכרסום בכוח אצל הנבחרים, כוח בכלל של ועדות בכנסת. להשאיר את הכוח בידי המחוקק, בידי הגוף המפקח אתה נלחם על זה, ולא מוכן לוותר כדי שוועדת הכספים תהיה ועדה שיש לה המעמד והיכולת להשפיע. שלא תחשבו שהחלק האנושי נפגע, עם כל הכישרונות האלה. אני אישית כמי שנמצא אתו שנים יודע איזה גיבוי, איזה דחיפה, איזו עמידה ופרגון. אני זוכר את חבר הכנסת אורי אורבך ז"ל ניגש לחבר הכנסת גפני ואליי, והיה נראה רציני,

מאיזו מפלגה? אתם מאותה מפלגה? אמרנו: כן. אז איך אתם מדברים אחד עם השני? זה היה נראה לו מאוד נדיר וחריג. אנחנו מפלגה לכבוד הוא לנו, ליהדות התורה, לאוכלוסייה החרדית, שאתה עומד בראש ועדה ומוערך כל כך ועם כל זה יש לך זמן להיות אנושי ודואג לאחר. הצלחה גדולה.

בצלאל. אדוני היושב בראש, שמחים שחזרת. בימים האחרונים אני עובר על כל הסרטונים מארכיון הכנסת מהתקופה שניסן היה יושב-ראש ועדה, ואתה היית באופוזיציה. עוד לא הגעתי לישיבה שבה הוא נבחר.

אמרו כאן הרבה משבחך בפניך. לא צריך לחזור, חוץ מלחזק את הדברים. שגית אחרי שחזרת, היא מתלבטת אם היא רוצה להיות יועמ"ש הכנסת או עדיף לה להישאר פה.

נורית אלשטיין היתה גם וגם. דיברתם על משבר כלכלי. אמרת בצדק, שאתה

שדברים יעברו בהסכמות. לפעמים יש טקסים כאלה, שאופוזיציה צריכה להצביע נגד, אבל הדברים נעשים בדרך כלל בהסכמות, זה חשוב וטוב. רק דבר אחד לגופו של עניין. אני חושב שאחד הנושאים שחשוב שהוועדה תעסוק בהם ממחר זה נושא הבירוקרטיה, כי אם יש משהו שראינו בצורה מאוד בולטת עכשיו במשבר גם כשהתקבלו החלטות נכונות בממשלה, בכנסת והוקצו תקציבים, היכולת שלהם להגיע ליעדם בצורה טובה, יעילה ומהירה, היתה גרועה מאד. לא נסתכל רק על הקצבת הסכומים ועל מה מגיע לאיפה, אבל חלק מהיכולת, ומבחינה מסוימת יכול להיות שמעז יצא מתוק אם ניקח את המשבר הזה ונסתכל על הכשלים במנגנון הכלכלי של מדינת ישראל, נדמה לי שלוועדה שלך ואתה, מתאים לקחת את זה כנושא, לבדוק בדיוק איפה הפער בין ההחלטה לביצועה בפועל זו רעה חולה, מדברים הרבה עליה הרבה ראש הממשלה מדבר על הבירוקרטיה המאוד כבדה במדינת ישראל, בטח עכשיו כי רוצים לעודד את המגזר העסקי לחזור לעבודה, והוא צריך מינימום רגולציה וסביבה מאוד נעימה, אבל עוד הרבה יותר מזה כשמחליטים על תוכנית ממשלתית וסיוע לעסקים, היא נתקעת בדרך. חודשיים, שלושה אחרי שהתקבלו החלטות צרכני הקצה, אותם בעלי עסקים, אותם אנשים שהיו אמורים לקבל תמיכה, לא קיבלו או בצורה חלקית. אני מציע שזה נושא שתיקח אותו, ואם יש זמן עד שיגיע התקציב, תנצל את הזמן שנשאר כדי לעשות העמקה בנושא הזה ולראות איך פותרים עוד פלונטר ועוד פלונטר, ודואגים שהמערכת תהיה טובה יותר. בהצלחה.

חבר הכנסת אוסאמה סעדי. אדוני היושב-ראש, אני חבר כנסת חדש

מדברים על שנתיים,

אבל ותיק חמש כנסות 20,

23. אתה התחלת בכנסת ה-12, נדמה לי. תראו איזה הבדל.

התחיל ביו"ר ועדת מדע ובחר להיות יו"ר ועדת כספים ולא שר. זה גם מראה על חשיבות התפקיד הזה. אני לא כמו חברי אחמד טיבי, שקבוע פה בוועדת הכספים. הייתי על תקן ממלא מקום אבל נכחתי בהרבה ישיבות ועדת כספים כך אני מחשיב עצמי כחבר בוועדת הכספים,

במיוחד שאתה יושב-ראש. זה שפה אחד בחרו בך, זה מעיד על האמון שנתנו לך. אמרת רגישות, אמפתיה וקשב גם לחברי אופוזיציה.

עשית הרבה מרורים לאוצר.

אני רק הגנתי.

אני יכול להעיד על ההתחשבות והרגישות שגילית גם לצרכים שלנו כחברי אופוזיציה וגם לצרכי הציבורים שאנו מייצגים, במיוחד החברה הערבית והציבור הערבי. גם בתקופה האחרונה, שהיתה ממשלת

וחברי אחמד טיבי העלה את הנושא של חוק קמיניץ, והסמכנו את ועדת הכספים כי לא היה ועדת פנים, אתה לקחת את זה ואפילו לפני הבחירות קיימת דיון חשוב על זה. היום על הבוקר ראינו שהרסו ארבעה בתים במשולש. לא חוקי. חוקי.

מדבר על חוקי אחרי שהעברת את חוק ההסדרה, שהלבנת את כל הבתים שנבנו בלי היתר על קרקע פלסטינית? מישהו אחר היה מדבר.

לכן, אדוני היושב-ראש, ואני פונה גם אליך,

ליושבת-ראש ועדת הפנים החדשה, שאנחנו מאחלים לה

מתחילים מרתון דיונים שקבעה. מזל טוב. ועדה חשובה. בניגוד לבצלאל, אנחנו תומכים בתכנון ותומכים בבנייה בהיתר, ואנחנו רוצים שיינתנו האפשרויות של כן לבנות בהיתר וכן להרחיב שטחי שיפוט, אבל נגיע לוועדת הפנים בעניין. בעניין ועדת הכספים, אתגרים חשובים מאוד עומדים בפנינו, במיוחד במשבר הקורונה, ואנחנו פה באצבעות הרשימה המשותפת העברנו את תקציב הקורונה של 80 מיליארד, אבל לצערנו, לא קיבלנו את החלק של הרשויות המקומיות. לכן נעמוד פה כחומה בצורה להגן על הזכויות של הציבורים שלנו. בהצלחה.

הערה קצרה, אדוני אמנם זה טקס הכתרה רשמי, אבל אני רוצה להזכיר מה שאוסאמה אמר ועדת הכספים המליצה להקפיא את חוק קמיניץ. כיום שר המשפטים הוא אבי ניסנקורן, שיזם את רעיון ההקפאה, אבל ההרס לא השתנה. רק הבוקר הרסו ארבעה בתים בעיר טירה שלושה מהם של משפחה אחת - דבר נורא,

מקומם. משפחה אחת בנתה שלושה בתים לא חוקיים? לא עבריינים פעם אחת, לא עבריינים פעמיים שלוש פעמים משפחה אחת? דיבר העבריין הבולט ביותר. איך אתם מגדירים עבריינים אצלכם? הם בנו לא חוקית, אבל על אדמה פרטית. תגלה אמפתיה למצוקת משפחות שהבתים שלהם נהרסים. אמר האיש שסידר את חוק ההסדרה. לכן, אדוני היושב-ראש,

גם חברת הכנסת חיימוביץ, יושבת-ראש ועדת הפנים, נעשה את כל המאמצים כדי שההחלטה תבוא לידי ביטוי ויישום.

אני מזמין את רכז

בוועדת הכספים, חבר הכנסת אופיר כץ.

אתה יודע מה זה להיות רכז הקואליציה בוועדת הכספים? חבל על הזמן. בניגוד לחבריי הוותיקים, אין לי ניסיון עבודה מולך, אבל כמרכז הקואליציה נפגשתי ואני נפגש כדי ללמוד על הוועדה ועל התפקיד. אני שומע מכולם אותו דבר כולם אומרים שאתה יושב-ראש, אדם מאוד ענייני, שרודף צדק חברתי וכלכלי, רגיש, וגם איש של אנשים, אוהב להקשיב לכולם, לראות את כולם ולקבל החלטות בהתאם. התקופה שאנו נמצאים בה היא מורכבת, מכמה אתגרים. כל אחד מהמרכיבים שלה הוא סופר מאתגר בפני עצמו. הזכרת גם שאנחנו אחרי שלוש מערכות בחירות, שזה דבר בפני עצמו שהוא מכה קשה לכלכלה. בנוסף יש לנו הקורונה. כל אחד מהמרכיבים הוא דבר קשה בפני עצמו, ובדבר המאתגר הזה שאנו נכנסים אליו עם התקציב, טוב שההגה בידי יושב-ראש מנוסה כמוך. אני מצפה לעבוד עם החברים ולשתף אתך ואתם פעולה. שיהיה לנו בהצלחה. תודה. חברת הכנסת קטי שטרית. ברוך הבא. התגעגענו. במקצוע הקודם שלי כמורה אני מקווה שאתה כן תיתן לנו זמן לדבר,

לפעמים התחושה היתה שקוטעים אותנו באמצע הרעיון, ובגלל שיש פה הרבה גברים אף אחד לא הזכיר את פרשת השבוע אז אני אזכיר: הפרשה היא בהעלותך, ושם מוזכר עמוד הענן. בערב הוא הפך להיות עמוד אש, כדי להאיר את כל הסביבה שלו.

שאתה עמוד הענן שלנו פה בוועדה, ומתווה את הדרך, ועם הרבה סבלנות גם כשחנו, עמוד הענן היה ממשיך לבעור, עד שכולם הסתדרו. אני מאמינה שתמשיך לעשות את הדברים האלה כפי שעשית בעבר, ומחכים להתחיל לעבוד. תודה. רכז האופוזיציה, מיקי לוי, שאנחנו עובדים יחד כל השנים פעם קואליציה, פעם אופוזיציה, אבל יש מטרה משותפת.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תורה רבה לך, לצוות, על - אמנם אני 7.5 בכנסת או יותר, אבל על חמש שנים מהנות בוועדה הזאת. תודה רבה על הלימוד האישי, על האוניברסיטה המאלפת בעניין הזה, וברוך השב, לך ולכל הצוות. האשימו אותי שאני משתף פעולה עם הקואליציה, כי 70% מההצבעות שלי היו בעד... חבר הכנסת אזולאי, בבקשה. ברכות. ברוך השב. זכור לי ממה שאמר לי אבא על הרב גפני אמר: חלק מהסיעתא דשמייא הגדולה של מדינת ישראל בכלכלה, שהרב גפני נמצא בצומת מרכזי. הייתי פה תקופה בממשלת מעבר ועוד לפני כן, ולמדתי הרבה. יחד עם זאת, אני בטוח שנוכל לשתף פעולה כולם מול האוצר. בצלאל חברי כבר אמר שהבירוקרטיה זה הדבר הכי קשה גם כשנותנים,

מוציאים את הנשמה - אם זה לעצמאים ואם זה לעם ישראל הפשוט. המלחמה בבירוקרטיה צריכה להיות חוצת מפלגות. אני חושב שיחד נוכל לעשות את זה. ליושבת-ראש ועדת הפנים גם הרב גפני היה שם, וגם אבא שלי ז"ל היה שם. ראית פרומו קטן. עם אבא ז"ל שיתפנו פעולה בוועדת הפנים. היא ראתה משהו קטן על חוק קמיניץ, אז שיהיה לך בהצלחה.

יושבת-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה. השם היה לפני כן: איכות הסביבה, והשתנה כשאני הייתי יושב-ראש הוועדה. אולי בקרוב: הגנת הסביבה והחי. אני באמת לומדת פה הרבה כל יום במקום הזה. אתה אחד מאלו שיש הרבה מה ללמוד מהם. אני מקווה שנוכל לייצר קו אישי וענייני לגבי נושאים שיהיו משולבים בוועדות. בתקופה הזאת מול האתגרים שאנו ניצבים מולם אין ספק שטוב שלספינה המסובכת הזאת, שקוראים לה ועדת הכספים, יש קברניט כמוך. אני מחכה לשיתוף פעולה פורה בין הוועדות ובכלל. אני יודעת שיש נושא אחד שאזכה ממך לשיתוף פעולה - בנושא הסביבתי והירוק. הוכחת בקטע קטן שהיה לנו בכנסת הקודמת בנושאים של רכבים היברידיים. עליי אומרים שאני חבר הכנסת הירוק הכי שחור בכנסת. אני הירוקה האדומה. אני יודעת שאני יכולה לראות בך שותף גם למהלכים כאלה,

בהצלחה. תודה. בבקשה. הכול כבר נאמר, חבר הכנסת גפני, אדוני היושב-ראש. נראה לי שיש לך בעיה כי מהמקום שאתה נמצא, קשה לעלות, אבל אני בטוח שגם בזה תצליח. שתהיה הצלחה לך ולכולנו. מבחינתי זה היום הראשון של עבודת כנסת אמיתית שמתחילה היום. הגיע הזמן. תודה. בבקשה. אני חושב שיש למדינת ישראל מזל, שיושב-ראש ועדת כספים, איש שלא למד כלכלה, ומתמטיקה לא יודע כמה הוא למד. המזל של מדינת ישראל שעומד אדם שבמקום לראות מספרים ואינטרסים, רואה אנשים מול העיניים. זו הסיבה לשמחה שאנחנו רואים סביב השולחן בוועדה, וזו הסיבה,

שאתה יכול להיות רגוע, כי בניגוד לפעם הקודמת, מי שעמד בראש הוועדה ראה את האינטרסים הפוליטיים, ולכן היה צריך להיאבק בו. אני מבטיח לך שהרב גפני ולא ייתן לפגוע לא באינטרסים של ההתיישבות ולא באינטרסים של דברים אחרים, ולכן תוכל רק לעזור לו פה.

בצלאל, אני מכיר את הרב גפני מספיק שנים. הוא פוליטיקאי, אבל רואה מול העיניים אנשים, ולא ייתן לפגוע באנשים. אני מודה לכולם על הברכות. אני מבקש להודיע, אדוני מנהל בוועדה וגברתי היועצת המשפטית של הוועדה: אני מבקש לעשות ישיבה מחר ב-10:30. עבר לכאן חוק יסוד: משק המדינה. אני לא שלם עם היציאה המהירה הזאת של המשק. אני יודע מה המשמעות שהמשק נמצא במצב שבו הוא נמצא. את כל הדברים האלה צריך לזרז. אמרתי לראש הממשלה ולשר הבריאות הקודם והנוכחי: לא בטוח שאנחנו עושים נכון, כי אם חלילה נצטרך לעצור שוב את הכול, לעשות סגר על כל המקומות - הנזק הכלכלי יהיה גם גרוע יותר. דבר אחד שעומד לפתחנו זה הנושא הזה. אני רוצה להתחיל מחר לעבוד על זה. אני מודיע מכאן גם לאנשי האוצר לא יהיה מצב כזה שיעבור פה 80 מיליארד שקל, ולא נדע לאן זה הלך. יעבור, ואני אומר שיעבור, כי צריך לתת לבעלי העסקים ולתת לעובדים, את הגמלה הזאת שעליה מדובר, אבל אנחנו כאן נצטרך לדעת בדיוק, לאן הולך כל שקל. לא יוכלו לעשות דברים שמכיוון שאנחנו תומכים בואו נעביר. נקיים מחר ישיבה.

נעשה את זה מהר, לא נעכב, אבל יצטרכו להגיד לנו בדיוק לאן הולך כל שקל, ולהסביר למה בישיבת הממשלה - שמעתי פה לפני הישיבה הורידו את ה-5 מיליארד שקל לתת למעסיקים, לתת לתעשייה. הרי היה מדובר שייתנו. ישבתי עם שר האוצר בשבוע שעבר, אמר שהולכים על זה. מחר נשאל אותם בעז"ה, ולא ניתן לקפח לא את הערבים ולא את היהודים ולא רשויות. נעשה כל מה שצריך כדי שיהיה, אלא אם כן יהיו סיבות נכונות וצודקות. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה

12:50.